אנחנו עוברים לסעיף השני על סדר היום: צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 4), התשפ"ב-2021 (מס על משקאות ממותקים). אנחנו בדיון שלישי על הסוגיה הזאת.